אני פותחת את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט. הנושא הוא מאסר אלים של תלמיד יוצא אתיופיה בתחומי בית ספר מפת"ן חרמון באשדוד. הדיון הוא יוזמה של חברתי, חברת הכנסת פנינה תמנו. אין כאן נציגים של המשטרה, של הבט"פ. זה חמור מאוד. אנחנו כוועדה גם נוציא להם תגובה על זה. זה לא מקובל עלי בכלל. זה לא אמור להיות ככה, בטח לא בדיון כזה חשוב. זה מפת"ן של הרווחה? משרד החינוך ומשרד הרווחה ועיריית אשדוד.

על מפת"ן אנחנו נדבר, אבל בט"פ היו צריכים להיות כאן. הבנתי מחברת הכנסת שאנחנו מתחילים בסרטון. את רוצה להתחיל? בסרטון, ואז אני אדבר.

זו בעצם הכתבה שעשה אוריה אלקיים והוא נמצא איתנו כאן, מחדשות "כאן". יישר כוח לך. זו לא פעם ראשונה שהוא באמת עוקב אחרי הקהילה ועל עוולות שקשורות בגזענות. (הקרנת סרטון) אוקי, תודה רבה. נתחיל עם חברת הכנסת המציעה. בבקשה, חברת הכנסת פנינה תמנו. בוקר טוב גבירתי היושב ראש,

שפיניתם מסדר היום שלכם דיונים אחרים, ובמיידי, איך שפניתי ליושב ראש,

הוא באמת נרתם לנושא והיה מזועזע בעצמו

הוא היה בחוץ לארץ והוא באמת בחר להגיב ולדאוג שהדיון הזה יתקיים.

שזה מאוד

אולי בנו, בקהילת יוצאי אתיופיה מתעללים יותר כי אנחנו שותקים, אז אני רוצה להבהיר, אנחנו לא נשתוק. גם אם הבית הזה ימשיך להתנהל כסדרו, אנחנו לא נשתוק.

לי היה מאוד קשה להגיע לכנסת,

כשעולם כמנהגו נוהג.

נמצאים פה כי מח"ש יודעים שהם סוגרים את מרבית התיקים. כל התיקים של יוצאי אתיופיה,

אם זה המוהלים ואם זה פרשת יוסף סלמסה ואם זה פרשות אחרות,

בכל אופן, יש לנו בעיה עם העיוורון של צבע, דת,

גזע, נטייה מינית וכו', וכך הייתה צריכה להיות הציניות והיא איננה

זה פשוט דבר בלתי סביר, בלתי אפשרי, לא יכול להיות. במח"ש אנשים שופטים את עצמם ובדרך כלל הם גומרים בנזיפה. נזיפה חמורה, הם קוראים לה, לכן מצאתי לנכון להיות בדיון

זה מדליק נורה אדומה.

אני חושב שהפך להיות גוף לא רלוונטי בכלל.

חבר הכנסת

אדוני. גבירתי

בוודאי, עם מנהלים מצוינים. חלקם אני מכיר אישית. יש שם מערכת חינוך נהדרת.

עיריית אשדוד,

אני סומך עליכם. דבר שני, אני מציע לחיזוק בית הספר הזה,

שכמה חברי כנסת ילכו לשם לביקור אם יזמינו אותנו. אני חושב שצריכה להיות אמירה שאנחנו נבוא לכזה בית ספר לדבר עם הילדים.

ומעולם לא נכנסה אלי ניידת, ואני נתקלתי באירועים קשים יום אחד עד כדי איום על חיי. אם אנחנו, האנשים שצריכים לתת את ההגנה, לא יודעת מי המנהל הזה. אני לא אוהבת לשפוך דם של אדם אחר, אבל איך שהוא התנהל פה, זו בושה וחרפה. יש כאן אנשים שבאו ממערכת החינוך. אני באתי מהחינוך. אני חייבת לדעת איך זה קרה, אבל פשוט לא אמרתי את זה בתחילת הדברים שלי רק כדי לחדד את המסר. על בט"פ ועל המשטרה אנחנו נדבר ונשלח להם מכתב חמור, אבל איך זה קורה במערכת החינוך? אני אומרת לכם, הייתי בסיטואציות קשות עם נערים. מעולם לא חשבתי להביא שוטר שיכנס לי לתוך המרכז. הייתי הורגת את המרכז שלי ככה, כי אחריו לפחות 20 היו הולכים ולא באים יותר. יותר מזה, גם אם הייתי צריכה נוכחות, תמיד זה היה כשאני הייתי נוסעת עם הנער שלי לחקירת משטרה, יושבת איתו, לפעמים גם במקום ההורה, ורק אחרי שסיימנו וידעתי ודיברתי עם השוטר, היינו יוצאים, והיו לי מקרים של קטינים שלי שיצאו וחיכתה להם ניידת והם היו מתורגלים שהם לא זזים בלי מירב. איך נכנסים לכם לתוך בית הספר שוטרים ומכים ילד? זה כל הזמן אתיופי. זה שמכים ילד בכלל בתוך בית ספר. זה שמכים ילד אתיופי, זה הרבה יותר חמור, כי האוכלוסייה הזאת גם ככה בשלוש שנים האחרונות מרגישה את אלימות המשטרה, אז אני רוצה לומר לכם, הייתי חייבת להגיד משהו מאצלי, פשוט הייתי צריכה רגע להירגע מהדיון הקודם, אבל אני לא יודעת איך זה קורה ואני מבקשת ממשרד החינוך שתסבירו לי. שעסק גם באלימות. שעסק גם באלימות נגד צוותים רפואיים.

משרד החינוך, איך זה קורה בבית ספר?

קוראים לי נעמה כץ, אני מהאגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון. קודם כול כמובן שגם במשרד החינוך, המשנה למנכ"ל היא מי שמטפלת בנושא הגזענות והיא אמונה על "הדרך החדשה".

למען הסר ספק, גילה נגר היא בחורה מדימונה, הייתה מנהלת בית ספר. חינכתי את הילדים שלה והיא האישה הכי ראויה לטפל בזה והיא תעשה עבודה מצוינת.

ממש מסכימה איתך. קודם כול חשוב להגיד שהילד חזר לבית ספר ומתפקד בבית ספר כמו שהוא צריך להיות, וזה חשוב לנו. האירוע שקדם לאירוע הזה הוא פתיחה של מיכל של גז פלפל בתוך מזכירות בית הספר. היו מעורבים ארבעה ילדים. מזכירת בית ספר נפגעה, פינו אותה באמבולנס ועל זה הוגשה תלונה במשטרה. שלושת הנערים האחרים הגיעו לתשאול בתחנת המשטרה בהתאם לבקשה. הנער האחרון לא הגיע לתשאול ואז בעצם הבלשים נכנסו לבית ספר. חשוב לציין שכשיש אירוע אלים נגד צוות בית ספר, ההוראות גם למנהל בית ספר זה להגיש תלונה במשטרה.

למיטב ידיעתי לפחות, לא הייתה מתואמת עם מנהל בית ספר באותו יום. הם הגיעו ולא היה שיח לפני זה כמו שמירב אמרה, ואני מסכימה. המנהל עמד שם. גם אני יודעת שהוא הזמין אותם.

הוגשה תלונה במשטרה. את אומרת את הדברים אחרי תחקור?

הוגשה תלונה במשטרה בגלל אירוע של גז פלפל. הילד התבקש להגיע לתחנת המשטרה, לא הגיע ואז הבלשים הגיעו לבית ספר. רגע, מה שאת אומרת, שלא היה אירוע חירום. אני מצטערת, לא הבנתי. אני הייתי בטוחה שהיה אירוע חירום. למה המנהל לא הוציא את הילד החוצה? למה הם נכנסו לבית ספר? אסור על פי חוק להיכנס למוסד חינוכי. אני חשבתי שהם נכנסו כי האירוע היה בעיצומו.

אז בגלל תשאול? כן. מה זה הדבר הזה? זה רציני?

הגיוני שבשביל תשאול נכנסים שוטרים ומכים תלמיד? אפשר היה לנהל את האירוע הזה בצורה אחרת לגמרי גם אם בלשים רוצים לתשאל את הילד. תיארת מצב שאני חוויתי אותו גם כן בהיסטוריה האישית שלי. זה לא בהכרח שיקול הדעת הנכון. מה עשיתם עם מנהל בית הספר? מישהו קרא לו לבירור משרד החינוך? מצנעת הפרט נימנע, אם אפשר. למה להימנע? הילד הזה, הרסו לו את צנעת הפרט, הרביצו לו ואת שומרת על המנהל? רגע, פנינה, לא להרוג את השליח. לא, זה לא השליח, זה הם. אני אגיד לך משהו, אני עובדת הרבה עם גילה נגר. אתם מתעלמים מגזענות. אני הובלתי את "הדרך החדשה" ואת יודעת את זה, ואני עובדת צמוד עם גילה, אבל כל פעם שיש לכם פנייה של גזענות, של אלימות כלפי ילדים, אתם עוד פעם מתחמקים ולא רוצים לקחת אחריות.

רוצים לדעת פה בוועדה מה מתכוונים לעשות עם מנהל בית הספר הזה. צנעת הפרט,

תפתרו את זה בימים הקרובים ותדווחו לוועדה מה התגובה למנהל בית הספר. אנחנו לא נעבור על זה לסדר היום. אין שום בעיה. כן, מה רצית להוסיף? שמי יחיאלה ארבל, אני מייצגת את משרד הרווחה, אני מנהלת את השירות לשיקום נוער. בית ספר מפת"ן זה חינוך-רווחה ביחד, נכון? כו, ואני מייצגת את הצד של הרווחה. צדקתם ואמרתם שהמפת"נים הם אלה שצריכים להגן על הילדים, ואת, חברת הכנסת מירב, מכירה את מפת"ן הרצליה ואת יודעת שאנחנו עושים את זה נכון, כולל מפת"ן אשדוד, שאמרה הילדה החמודה הזאת שלפני שנה הייתה משפחה והמנהל הזה בא וקלקל את המשפחה, ולצערי הגדול היא צודקת. האירוע הזה הוא אירוע של תוצאה של ניהול לא מותאם. זה ניהול כושל. כושל, לא מותאם, ואני לוקחת אחריות כי אני ישבתי במכרז של הבחור הזה ולצערי, אני כבר יודעת הרבה שנים שבמכרז מאוד קשה לעמוד על טיבו של אדם למרות שעשינו המון בדיקות. המנהל הזה כבר לא נמצא בעבודה עשרה ימים בערך. בסדר. הוא לא נמצא בעבודה עשרה ימים. תודה רבה לך שאת אמיצה. אני רוצה להגיד לך יותר מזה. בתפיסה שלי זאת הייתה גם התגובה שלי לכתב. הילד הזה הוא קורבן של המערכת.

בטוחה שזאת הייתה התגובה של משרד הרווחה לכתב? יש את התגובה. אני יודעת מה אני עשיתי. אני לא יודעת מה הדוברות שלנו בחרה להוציא מהתגובה שלי, אבל אני אומרת כאן. הילדים האלה לאורך זמן צעקו שלא טוב להם.

אנחנו מאוד השתדלנו להקשיב. זה היה השיא של הצעקה. הם קורבן לניהול לא נכון. אנחנו נתקן את העניין הזה של הניהול. המנהל הזה כבר לא נמצא כעשרה ימים.

אל תתפסו אותי, אולי תשעה ימים, אולי 11 יום. אנחנו מודעים לזה, אנחנו מבקרים שם על בסיס יומי. כרגע שני מפקחים שלנו נסעו לשם, גם מפקחת ארצית וגם מפקח מחוזי. אני יודעת שעומר נמצא שם על בסיס יומי. אנחנו יודעים שהמפת"ן הזה במצב משברי גדול,

גם הילדים, גם אנחנו. האם לילדים יש תיקים פתוחים במשטרה? כרגע כן. אנחנו שם ומדברים עם הילדים ומבטיחים להגן עליהם. אנחנו עוד צריכים להרגיע אותם, ומאז שהמנהל לא שם הכול נרגע. אני יכול ברשותך להקריא את תגובת משרד הרווחה שנמסרה?

משרד העבודה והרווחה מוסר בתגובה: "משרד העבודה והרווחה מגנה כל ביטוי או סממן של גזענות מכל סוג. האירוע המדובר נמצא בבדיקה". כן, הוא הגיב והיא כבר נתנה תגובה אחרת שהיא תגובה הרבה יותר רלוונטית ומאוד משמעותית לדיון.

תציג את עצמך. עומר אונגר,

אגף שירותים חברתיים בעיריית אשדוד. אנחנו החמאנו לכם והוועדה גם הייתה בסיור בעיריית אשדוד. עומר, למה מימון מהחינוך לא נמצא כאן? אריה מימון, נבצר ממנו להגיע. אני אייצג כרגע את עיריית אשדוד. באמת חלקכם הגדול מכיר את מה שקורה באשדוד גם בתחום החינוך וגם בתחום הרווחה. אין הנחתום מעיד על עיסתו. אתם אמרתם עד כמה הדברים בדרך כלל נעשים ברמה גבוהה. בהחלט בית הספר הזה, גם בעבר החניכים בו הציגו בפנינו אתגרים לא מועטים. היו גם אירועים חריגים בעבר אבל הם טופלו בצורה אחרת. הגיע מנהל במהלך הקיץ. אופן התנהלותו, די בהתחלה היו לנו הערות כלפיה. ניסינו לעבוד. היו בבית ספר אירועים חריגים יותר מאשר היו בעבר. אנחנו הקשבנו לתלמידים מהרגע הראשון.

אחותו של החניך, שהייתה יושב ראש מועצת תלמידים נפגשה עם ממלא מקום ראש העיר, הרב אבי אמסלם עוד בחודש אוגוסט על דברים שקשורים לבית הספר, היא ועוד שלושה. אני מקווה שלא תשלחו אותה להיפגש עם כנפו. הם נפגשו עם הגברת רונית צור, ראש המינהל לשירותים חברתיים, שלוש פעמים. מתי היה האירוע הזה? הספציפי, ב-7.11. היו אירועים שהלכו והחמירו.

הכתובת הייתה על הקיר באירוע הזה עם המנהל הזה. זה פשוט התפוצץ באירוע הזה. ננקטו צעדים עוד לפני זה. המנהל הוזמן ולקח חלק בשיחות בירור יחד עם אריה מימון ורונית צור. אני מבקש סליחה.

כמה זמן הוא היה בתפקיד, המנהל הזה? מספטמבר.

בעקבות האירוע באותו יום שלישי והטלת הגז פלפל, התקיים דיון אצלנו למחרת ב-09:00 בבוקר. הגברת יחיאלה ארבל, מנהלת שירות לשיקום נוער ואני היינו בבית הספר. אספנו את כל התלמידים ואת כל הצוות, כולל המנהל לחדר, ניהלנו שיחה של כשעה יחד איתם, שיחה מאוד מרגיעה. הרגשנו שאנחנו באמת נכנסים לשליטה יותר מאשר היה באותו שבוע שלפני זה שבו היו כמה אירועים.

המשטרה חיכתה. הם לא פה, אז אני לא בא לסנגר עליהם. הם יתנו את ההסברים שלהם. אתה אומר, המשטרה לא הייתה מוזמנת על ידכם? לא.

סליחה, אנחנו בדיון פה של חצי שעה. אני אעדכן אותך תיכף. משרד החינוך, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, עיריית אשדוד מקרות האירוע המשיכה בצעדים. היה קשר יום-יומי עם המשפחה.

היה ביקור בית. ז': לא היה. אומרים לך לא היה, לא היה. סליחה, אני מבינה שיש כאן הרבה אמוציות אבל אם אתם רוצים לנהל דיון, אתם תהיו חייבים להירגע. אין מה לעשות, אחרי זה לא נשמע אף אחד. עומר, תסיים. אני מבין את סערת הרוחות. התלמיד חזר ביום רביעי. ביום שלישי נגמר צו ההרחקה שמשטרת ישראל הוציאה מבית הספר. הוא חזר בעצם ביום רביעי. הוא מתפקד בבית הספר, הוא חברותי בבית הספר.

באמת אני לא מצליחה להבין. זה נשאל את המשטרה. הוא אומר שאחרי האירוע של הגז פלפל הם עשו שיחה מרגיעה. אני לא מצליחה להבין, אם הם עשו שיחה מרגיעה, איך נכנסו אחר כך השוטרים? לא, זה אחרי השוטרים.

אחרי גז הפלפל הוא אמר. זה מה שאני לא מצליחה להבין.

היו 15

לקחו אותו, היכו אותו. כל זה, לא ידעתי,

הילדה סיפרה לי. 15 הילדים האלה, סליחה שאני מתפרץ, הם היו מהקהילה האתיופית? ז': לא. רק הוא היה. סיימת, עומר?

כשהילד נלקח למשטרה, העובדת הסוציאלית ליוותה אותו והייתה איתו לאורך כל - - - באמת? אחרי שהיכו אותו.

אחרי שהפרו את הוראות החוק. החוק ברור וחד משמעי לגבי כניסה למוסד חינוכי ושהות של קטין במוסד חינוכי והניסיון לעצור קטין במוסד חינוכי. זה אסור על פי חוק בלי לעדכן את ההורים שלו. היא אומרת פה חד משמעית. פנינה, תודה.

ז': אחרי שהלכתי, צודקת מה שהיא אמרה,

עזבתי את העבודה, הלכתי, אחרי שהיכו אותו. זה ברור. ז': היו 15 ילדים במשטרה, פתחו להם תיק. 2,600, אם הוא יוצא,

כל אחד קיבל את זה כאילו לא קרה שום דבר. חזרתי ב-21:00. איתו?

עם העובדת הסוציאלית. רגע, כשנפתח לו כבר התיק - - - ז': אני הייתי. גם לא רק הוא. לכולם נפתח התיק. אמרו, עדיין קטין. הזמינו עורך דין, הוא נמצא בבאר שבע. הזמינו אותו והוא דיבר איתי.

בכל מקרה תן לי את מספר הטלפון שלך, אחרי שקרה את זה. אחרי זה, לא ידעתי כל מה שקרה, שהרביצו לו. אחר כך הילדה אומרת לי, אימא, את יודעת מה קרה? שלא תהיי בהיסטריה, אני הולכת להראות לך משהו. ראיתי את זה, התעלפתי. זאת אומרת שהיא ראתה את זה בסרטון בפעם הראשונה.

אז דרך סרטון הבת שלה בתושייה גם הצליחה איכשהו להקליט ולהוציא דברים, ילדה בת 15 שנאלצת להיות בלשית או לשמור ראיות. זה נורא ואיום.

ז': היא אומרת לי, אימא, שלא תיפלי לי. תסתכלי. מי מלווה אותך מאז האירוע? ז': אין. היא אמרה,

אני מביא עיתונאי, אני מביא זה. איפה הילדה הזאת, למה היא לא באה לפה? היינו פה נותנים לה מדליה על האזרחות שלה. ז': אתמול היא הייתה פה. הייתה כאן?

במח"ש, לא פה. מזל. ז': כמה אפשר?

מזועזעת לא פחות ממך.

עורך דין? אני במקצועי עורך דין. איך קוראים לך? אייצ'לותם מסלה. אתה עורך דין בהכשרה שלך? בהכשרה שלי. יש לי משרד עורכי דין באשדוד, מכיר את המשפחה. מכוח המציאות נאלצתי לעזור למשפחה המסכנה הזאת. המקרה מאוד מזעזע ועצוב. במדינה מתוקנת היו מעיפים את השוטרים האלה. אני לא שמעתי בכלל מהמפכ"ל שום דיבור על זה. במקרים אחרים הייתה מתכנסת עכשיו אסיפת עיתונאים והיו מדברים וצועקים על זה. אף אחד לא מדבר על זה. ראש העיר, אחרי שעזב הפגנה, נאלץ תוך שנייה לעשות ישיבה כשהוא כבר יודע, מעודכן שבוע לפני על האירוע. עומר, באמת הגעת למקום. היית צריך לעדכן את המשפחה, את הגורמים הרלוונטיים. יש פה כשל מערכתי וצריך לבדוק אותו לעומק. זה לא יכול להיות שהילדים שלנו חוטפים מכות כל יום. אני עבדתי גם בעירייה ואני מכיר את הנוער. עבדתי עם הנוער. הם פשוט נמצאים במצב של מצוקה. כל מי שיושב פה זה מהקהילה שלי. הסיפור הזה הוא לא סיפור של הקהילה. לא, דווקא באו חברי כנסת. גם מאיר כהן היה פה ויש פה הרבה חברים. זה לא סיפור של הקהילה, זה סיפור של המדינה וזה מכוער.

במקרה אחר, אם היה מדובר עכשיו באוכלוסייה הערבית, היו חוסמים כבישים וזועקים. תודה, אדון מסלה. חבר הכנסת נגוסה, בבקשה אדוני, אם אפשר בקצרה. קודם כול אני הגשתי שאילתה. השר היום צריך לעמוד במליאת הכנסת והוא צריך להגיב. השר לביטחון פנים? כן. אישרו לך את השאילתה?

אני הגשתי שאילתה לשר, שהשר יגיע במליאה ויענה.

אז כדאי שאתם תעלו למליאה לצפות בשאילתה של נגוסה, כל מי שנמצא פה, כי השר יעלה וידבר על האירוע הזה. שניים, אני מאוד כועס על משרד החינוך,

זה שהוא קיבל את המכות ואת האפליה, אתם להיפך? משהים אותו מבית הספר. לא אנחנו השהינו אותו. אז מי? המשטרה הוציאה צו הרחקה. פה אין היגיון. ילד שנמצא בבית ספר, נכנסים לבית ספר ועוצרים אותו עם מכות אלימות בתוך בית ספר בפני החברים שלו? אי אפשר להתעלם מזה. גם אותה משטרה, היא זו שדורשת להשהות אותו מבית הספר. איזו משטרה יש לנו? זה מה שרציתי לשאול את השר היום. מורה חיילת? מגוש עציון. היא שמעה על הדיון ורצה לפה. בבקשה, איך קוראים לך?

ציון ליפשיץ, אני גרה באלון שבות. הייתי מורה חיילת לפני שלוש שנים במפת"ן. אני מחוברת ולכן הנושא הזה בוער לי וכואב לי. המפת"ן הוא בית לתלמידים, הוא עושה הכול בשבילם. מ-08:00 יש מיתר שפועל עד 22:00 בערב. בחודשים האחרונים המיתר נסגר. אין לילדים הגנה. הילדים לא מרגישים מוגנים. כרגע.

צוות מדהים שאין דברים כאלה, עושה הכול ויעשה הכול, והמנהל שאני לא יודעת מה, אבל פשוט הילדים לא מרגישים מוגנים, לא מגיעים לבית הספר.

הוא כבול כי המנהל לא מאפשר להם להמשיך בדרך שהם עשו. גם עכשיו למרות כל המורכבות, עושים הכול בשביל התלמידים ובשביל החניכים וזה פשוט לא פייר וזה אסון, והחניכים האלה צריכים ביטחון והגנה. הם יקבלו ואנחנו נדאג לזה. אפשר רק לשאול את משרד הרווחה האם המנהל הולך לחזור לבית הספר? אמרו עשרה ימים. מה הלאה? זה לא נראה ככה. אני דללין ממועצת התלמידים והנוער הארצית. קודם כול תודה רבה על ההזמנה לדיון. בעצם כשאנחנו ראינו את הסרטון, ישר מה שעשינו, שלחנו את זה לקבוצה של מועצת התלמידים והנוער הארצית. כמו שאנחנו מגנים את האירוע, אנחנו לא מקבלים את מערכת החינוך שלנו, שנציגת משרד החינוך פה באה ומצד אחד מגנה על בן אדם שעשה פשע. הוא פושע. לא היה צריך להשהות בכלל את הילד. אתם הייתם צריכים לתת לו גב. אני גם לומד במערכת החינוך. אני יכול להגיד לכם שאני בבית הספר שלי גם מרגיש את הקטע של הגזענות ואני בטוח שהרבה בני נוער מרגישים את זה, ואני פועל בתוך הקהילה. בקיץ האחרון כשנכנסתי למועצת התלמידים והנוער, מה שעשינו, אני וראובן השותף שלי, ראינו לנכון להקים את צוות שוויון משטרתי שמייעצת למפכ"ל יחד עם המועצה לשלום הילד.

אני מסתכל עליכם בעיניים. חייבים למצוא פתרון לדבר הזה. נכון שאלימות משטרתית, אנחנו לא נצמצם ברגע, אבל אתם לא צריכים לתת גיבוי. אנשים במערכת החינוך לא צריכים לתת גיבוי. הילד בן ה-15 יעלה עוד שלוש שנים על מדים וישרת את המדינה. הם לא יתנו לו לעלות על מדים. פתחו לו תיק. לשרת את המדינה הוא יכול, אבל לקבל את הזכויות שמגיעות לו הוא לא יכול. תודה רבה. יהודה, בבקשה. שלום, קוראים לי יהודה פרדו, אני פעיל חברתי ואקטיביסט חברתי בקהילה שלנו. אני עוד עם הנוער של הקהילה שלנו. אתה מאשדוד? אני אשדודי במקור. כיום אני גר באשקלון, אבל אני גם באשדוד וגם יש לי קבוצה באשקלון וברחובות. אני מתעסק עם הקהילה שלנו בעצם. אנחנו פתחנו קרן של שבעה בחורים שהם בעלי ערכים של חסד, אצלנו מהקהילה, ואנחנו מתעסקים עם הילדים, פותחים להם קבוצות כדורגל. בשבתות אנחנו עושים להם עונגי שבת. יהודה, ספר על החיבור למקרה הספציפי הזה. במקרה הזה כששוטרים מגיעים לבית ספר ונותנים מכות לילד, זה תחת המעטה של משרד החינוך. במקום הזה שהוא אמור להיות בטוח והוא מקבל מכות משוטר, ולא משנה, המנהל היה צריך להגן על הילד, להוציא אותו עם עובדת סוציאלית,

לגשת למשטרה, להביא את האימא, לא לתת מגע לשוטר מעבר אולי להחזיק אותו ולקחת אותו לתוך הניידת. מעבר לזה הוא צריך להכות אותו. אני למדתי בכל המסגרות של החינוך בארץ ישראל. נולדתי פה ואני יכול להגיד לך דבר כזה, הגזענות היא סמויה אבל לפעמים היא יוצאת החוצה, והילד, אם הוא לא מספיק מחוספס, אני מספיק מחוספס, צבר שנולדתי פה ויודע איך לקלוט את זה, אבל יש נשמות טובות שהולכות לאיבוד ואחר כך אנחנו לא מבינים איך הנוער שלנו מתדרדר למקומות מטורפים, אז אני מבקש מכם שתיתנו מענה. במקום שוטרים תעשו להם פעילויות, כי בתכל'ס הקהילה שלנו, ההורים שלנו לא הולידו אותנו עם דם קרימינלי שאנחנו צריכים מענה על ידי שוטרים ושיטור יתר. אנחנו ביתא ישראל. גם הנושא של התקשורת. כל הזמן מביאים את הסוגיה שיש לנו בעיה, האתיופי.

אנחנו חלק מהעם. כל העם צריך לבוא להפגנה כזאת. כולם צריכים להיות חלק מהדבר הזה. כל פעם כשלוקחים חלק שיש לנו בעיה ומקטלגים אותה לבעיה שלנו, פה בעצם הגזענות מתחילה, והפתרון לא יכול לבוא בגלל שאנחנו מכסים אותה בקטלוגים שזו בעיה של אתיופים. זו בעיה של ארץ ישראל קודם כול, שלא מקבלים אותנו איך שצריכים לקבל אותנו,

אם נותנים לילד מכות בגיל 15, מבינים שהוא לא כשאר הילדים. אם הוא היה כשאר הילדים, היו מביאים את ההורים שלו.

הוא אירוע קשה. הבנו, המנהל בחוסר אחריות, חוסר מקצועיות.

הבנו, אבל אני רוצה לתאר לכם מצב שבו זה לא רק אירוע בבית הספר. יש מנהלים שהם יותר מקצועיים אבל מה שהם עושים, נפטרים מהבעיה, מוציאים את הילד מחוץ לכותלי השער ואז האירוע עם המשטרה קורה מחוץ לשער,

אז הדאגה צריכה להיות לא רק בכותלי בית הספר.

זה היה צריך להיות איש חינוך שיוצא איתו מחוץ לשער, ואם צריך, וזה כולה תשאול, לבוא גם אחרי צהריים בשעה שנוח לו, ולא מה שהיה. המנהלים לא רק צריכים להזמין משטרה ולטפל בהם. אין לי מילים לאירוע המזעזע הזה. אני לא יודעת איך זה לא פתח את כל המהדורות. אני רוצה להוסיף משהו. הסרטון הזה הוא סרטון אחד,

ולפניו ראינו ב-2015 את האירוע של החייל שנתפס,

חבר'ה, המציאות בחוץ היא הרבה יותר

ילד שלי, חניך בן 13 מתאר לי סיטואציה. אני מתדרך אותם, חבר'ה, כבר אל תישארו,

זה מה שאני אומר להם.

אבל חניך מספר לי, אני לא מצליח להספיק, אז אני חוטף בשביל כולם יחד. אנחנו לא יכולים לעודד דבר כזה. אנחנו צריכים להתנהל אחרת. אני מנהל חברה של 600 עובדים. כבר מאסנו מהדיונים האלה. זה כבר 40 שנה. אני רוצה להגיד שקודם כול מדובר במגפה. מאסנו בוועדות. אנחנו מגיעים לפה, נותנים לנו מקום לוניטלציה לדבר,

אבל תכל'ס לא עושים שום דבר. כל מי שיושב פה וחושב שהוא חלק מהחברה הישראלית, לי יש 600 עובדים, אני האתיופי היחידי, אז תתעוררו, אנחנו לא חלק מהחברה הישראלית. אם תסתכלו קצת נתונים, 77% מהחברה הישראלית עם דעות קדומות כלפינו. גם כל המכובדים שיושבים פה שהם לא בצבע שלנו, תאמינו לי שאחד או שניים מהם גם עם דעות קדומות עלינו.

חבר הכנסת מוטי יוגב. תודה גבירתי היושבת ראש וכל הבאים לכאן, והאימא של הבחור. חשבתי שאני לא יודע לשפוט, אבל מסתבר לכאורה מהדיון פה, ואנחנו לא ועדת חקירה, שאנחנו כן מבינים, והשאלות שנשאלות זה מה משטרת ישראל מרשה לעצמה ועוד בין כותלי בית ספר. ללא ספק זה דורש חקירת מח"ש ואני מקווה שאתם שם ולא לעזוב. מה משרד החינוך עושה,

שמעתי מעט מדי, עם המנהל ועם המוסד? אני מכיר כמה מנהלים שיכולים לקחת את המוסד. כמה נערים אתיופים יש בבית הספר מפת"ן אשדוד? אני מקבל פה את ההערה של המורה החיילת שבית הספר מעולה. גם לגבי התלמיד, אם ניתן לו צו הרחקה מבית ספר ועכשיו באופן ספציפי - - -, יש ראש אגף חינוך, יש קב"סים, יש ועדות. אני חושב שצריך להביא את זה מייד להחלטה חריגה ולשקול מה עושים עם

אני חושב שאנחנו צריכים ועדת מעקב קצרה בקבועי זמן של שבועיים להבאת תשובות,

אני פונה פה למנהלת הוועדה, אז לעשות את זה כוועדה משותפת עם ועדת - - - לא,

אנחנו צריכים תשובות מהמשטרה ומשרד החינוך. זה מה שאמרתי, לכן אמרתי ועדה קצרה - - - אנחנו אנשי חינוך, אנחנו נמצאים בשטח. המנכ"ל קיבל דפים בכמויות עם שמות, כתובות ואירועים. ילדים שמסיימים פעילויות במתנ"סים מבקשים ממדריכים שילוו אותם לבית כי שוטרים נופלים עליהם ברחובות. לכן דרשתי תוך שבועיים תשובות. אני אתן לה דקה אחרונה. מה רצית להעיר? אני גרה

יש לי ארבעה ילדים. אני הפסדתי יום עבודה בשביל להגיע לפה, גם לשמוע. באמת ציפיתי שהמשטרה תהיה פה ותיתן את חוות דעתה.

כנראה שיש חשובים יותר, חשובים פחות, אבל לא ניכנס לזה. מתמקדים באירוע הזה כאירוע מכונן פתאום. זה לא האירוע היחיד. דברים קורים. זה הפך להיות נורמה שקורים דברים כלפי הקהילה הזאת וזה פשוט תופס הדים גם כשאנחנו כשיוצאים להפגין, כי מישהו שם לב שאנחנו מפגינים. אחר כך נרגעים ולא קורה כלום או שקמות ועדות ונופלות כפי שקמו. הדיון הזה חייב להיות נקודת מפנה למשהו מסוים.

מסכמת את הדיון. משרד החינוך, תוך שבועיים תנו לנו תשובה מה קורה עם מנהל בית הספר. אני יודעת שמשהו שם קורה. דווחו בכתב לוועדה. אנחנו מצפים לתשובה מסוימת. דבר שני, הוא מגיש עכשיו שאילתה. צפו בה במליאה. זה חשוב אם כבר הגעתם. אנחנו רוצים תשובה מהמשטרה מה עושים עם השוטרים שנכנסו לבית הספר. תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:00.